בוקר טוב, היום כ"ז באדר תשפ"ג, השעה 10:00, נושא הישיבה: ציון במשפט תפדה מחזירים את הצדק למערכת המשפט הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס'

40% רוצים פשרה במתווה הנשיא. יש קבוצה הולכת וקטנה ועדיין חשובה ומשמעותית שלא מעוניינת בשינוי, שלא מעוניינת בתיקון. אני מנסה לפנות ולדבר לכולם, כי בסופו של דבר האחריות שלנו כקואליציה, כממשלה, ואני חושב שכל מי שראה את הודעת ראשי הקואליציה מאתמול גם מבין

בהקשר הזה, מה שהיה לא יהיה עוד. עם ההצעה הזאת, והיא בעזרת השם תעבור, הרכב בית המשפט העליון יגוון, ההבטחות יקוימו ולעם תהיה סוף סוף את היכולת להשפיע על בחירת השופטים, מה שלא היה במדינת ישראל שנים רבות. לצד זה, וללא שום פשרה בהקשר הזה, מה שעשינו אתמול ובמהלך כל השבועות והחודשים האחרונים היה שוב ושוב להושיט יד לציבור הגדול שלא בחר בנו, כי האחריות שלנו היא גם לגביו. פנינו ואמרנו שנשב כי יותר טוב שהרפורמה הזאת תבוא בהסכמה רחבה, יותר טוב שהיא תהיה מאוזנת בדרך הטובה ביותר שהדמוקרטיה הישראלית יודעת לאזן תיקוני חקיקה, שזה בשיג ושיח פתוח, ללא תנאים מוקדמים בין קואליציה ואופוזיציה, כי כך היה בבית הזה וכך היה צריך להיות. לצערנו שוב ושוב היד המושטת לא פגשה יד אחות, נתקלנו שוב ושוב בהחרמה, בהדרה, ואני אפילו לא מדבר על התנהלויות יותר בעייתיות, אבל מה שהיה היה. ההצעה הזאת, שאומצה על ידי ראשי הקואליציה, וגם מה שהוצג בכל הנוגע להתקדמות שאלה דברים שידברו עליהם בישיבות הסיעה היום וגם הלאה בשבועיים הקרובים, זו הושטת יד נוספת. יש מעכשיו למעלה מ-50 יום, ולו רק מטעמי פגרה, ולו רק מטעמים אחרים, עד שהליכי החקיקה, מעבר לחקיקה שנעשה בוועדה היום, ימשיכו, יש את כל הזמן הזה לטובת הידברות. אנחנו יכולים לחזור אחרי חג הפסח, אנחנו יכולים לחזור אחרי יום העצמאות ואחרי יום הזיכרון והימים הלאומיים מאוחדים, אבל אנחנו יכולים לחזור - - דיקטטורה. לא, אנחנו לא יכולים לחזור דיקטטורה. אנחנו יכולים לחזור מאוחדים, או לחזור במריבה קשה מאוד שאין לה שום סיבה ושום בסיס כי הצעת החוק הזאת נותנת מענה לעקרונות שהיום מוסכמים על כולם. על מי? מי שעקב ראה שאפילו במתווים הגרועים ביותר שהוצגו, ולא משנה על ידי מי, העיקרון של הוטו לשופטים ירד, הובן שהנושא הזה חייב לרדת מסדר היום. למה כל כך מסובך להגיד שעוצרים עכשיו כדי באמת להידבר? ההצעה הזאת מקבעת גם את העיקרון שהעם בוחר את השופטים וגם נותנת מענה לחששות שאני חושב שהם חששות מוגזמים, מופרכים, נובעים ממסע תעמולה חסר בסיס. ההסדרים שנעשו פה נותנים מענה לדברים שאמורים להיות מקובלים על כולנו - אחד, העיקרון הדמוקרטי לפיו העם בוחר את השופטים, שניים, העיקרון שאומר שלא ייתכן שרשות במדינה דמוקרטית תמנה את עצמה, שלוש, העיקרון שנותן מענה לסיטואציה של השתלטות עוינת שאף אחד בקואליציה לא רוצה ואף אחד באופוזיציה לא רוצה שתהיה היום ומחר. הצעת החוק הזאת נותנת את המענה לכל העקרונות האלה. אני מציע שכל מי שעיניו בראשו ויושר בלבבו יסתכל על הצעת החוק הזאת ויראה אותה מבעד למסך התבהלה שמנסים להפיץ פה בחודשים האחרונים על כך שהולכת להיות פה דיקטטורה אם נשנה את שיטת בחירת השופטים ונהפוך אותה למשהו שהוא מאוד מאוד מקובל בעולם, והקראנו אתמול את הסטנדרטים הבינלאומיים בנושא הזה. הטענה שזה מה שיהפוך את ישראל לדיקטטורה, הטענה שזה מה שבגללו צריך להבעיר מדינה - - דיברתם כל הזמן על הנשיא. אני פונה למצביעי האופוזיציה - כנראה שהנציגים שלכם לא ממש מצליחים לייצג אתכם כמו שצריך, כי למרות שהסקרים מראים שאתם רוצים הסכמה רחבה, הנציגים שלכם לא מוכנים לדבר. אני קורא לכם, תסתכלו על מה שיש פה. לא משנה אם זה מתווה שאתם אוהבים או לא אוהבים, תסתכלו על הפער בין מה שיש במתווה הזה לבין מה שאולי הייתם רוצים לראות והיה קורה אם הייתם באים למו"מ ומנהלים שיג ושיח על חקיקה כמו שצריך. על הפער הזה לא שורפים מדינה. אתם שורפים מדינה לשווא, אתם מחרימים ממשלה נבחרת לשווא. מי שעיניו בראשו ויושר בלבבו ויראה אתכם יוצאים מפה בצעקות "דיקטטורה" או בצעקות "קץ הדמוקרטיה", יבין היטב שמה שמטריד אתכם זו לא הוועדה לבחירת שופטים, זה לא ההסדרים, זו לא השאלה אם ממנים כך או כך, זו לא השאלה אם זה שבעה, שישה, חמישה או ארבעה, אלא מה שמעניין אתכם זה לשרוף מדינה כי הפסדתם בבחירות. אני קורא לכם, תנו לעם ישראל כולו, קואליציה ואופוזיציה, רוב ומיעוט, להגיע לחגי ניסן ולחגים הלאומיים מאוחדים, תאפשרו להם לשמוע קצת פחות על פוליטיקה. אפשר להסתכל על החקיקה הזאת בצורה הישרה, הנכונה ולהיענות ליד המושטת כדי לנצל את הזמן הזה היטב. אני וכל אחד איתי בקואליציה מוכנים לשבת ולהגיע להסכמות כדי שנחזור אחרי יום העצמאות לכנסת להמשך חקיקת הרפורמה בהסכמה רחבה. בידכם הדבר. אנחנו נעמוד על העקרונות שהבטחנו לבוחרים שלנו, כי לעם בישראל מגיעה מערכת משפט שהצדק נמצא בה. ציון במשפט תפדה זו לא סתם סיסמה, אנחנו באמת חייבים להחזיר את הצדק למערכת המשפט. אדוני היועץ המשפטי, אני מציע שתקריא את הצעת החוק. אדוני היועץ המשפטי לוועדה, יש חוות דעת משפטית

ההצעה שאפשר לקרוא? לא הכנו חוות דעת. בדיונים בכנסת על הצעות חוק יש בדרך כלל התייחסות של הייעוץ המשפטי של הוועדה. האירוע הזה הוא נושא חדש. הועלתה אתמול טענת נושא חדש, היא תידון בוועדת הכנסת בהתאם לכללים.

אנחנו לא נצביע לפני שטענת נושא חדש תידון. היועץ המשפטי מציג את הנוסח שעלה בדיון אתמול ששום דבר ממנו איננו חדש. אני מבקש לקבל חוות דעת משפטית מהייעוץ המשפטי לוועדה כמו שנהוג בכנסת. אדוני היועץ המשפטי, בבקשה תמשיך. בחוק-יסוד: השפיטה (להלן חוק היסוד), בסעיף 4 במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב)(1) הוועדה תהיה של אחד-עשר חברים, שהם נשיא בית המשפט העליון ושני שופטים אחרים של בית המשפט העליון שיבחר חבר שופטיו,

לעניין בחירה בשופטים לערכאות שאינן בית המשפט העליון נשיא בית המשפט העליון, ושני נשיאים של ערכאות אחרות,

בחוק, בעליון זה נשיא ועוד שני שופטי עליון, ביתר הערכאות זה נשיא העליון ועוד שני נשיאים. שר המשפטים ושני שרים אחרים שתקבע הממשלה, ובלבד שאינם חברים במפלגות שמיוצגות על ידי אותן סיעות בכנסת, הרעיון הוא שכל אחד מהשרים הוא מסיעה אחרת, בעצם משלוש סיעות. חמישה חברי הכנסת מסיעות שונות, ובהם שלושה מסיעות הקואליציה ושניים מסיעות האופוזיציה, כפי שייקבע בחוק או בתקנון הכנסת. חלק מההוראות יהיו בחוק, חלק יהיו בתקנון. שר המשפטים יהיה יושב ראש הוועדה."; בסעיף קטן (ג), במקום "משבעה" יבוא "משישה"; זו הוראה לעניין ועדה קטועה. ועדה שלא מונו אליה כל חבריה יכולה לפעול אם מונו שישה מחבריה, רוב חבריה. אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: המניין החוקי בישיבות הוועדה הוא שישה חברים. זה לעניין הקוורום. צריכים שיהיו שישה חברים בחדר בשביל לקבל החלטה. הוועדה תחליט ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, כשהנמנעים אינם באים במניין המשתתפים בהצבעה, והכל כשאין בחוק יסוד זה הוראה אחרת לעניין זה. זאת הוראה כללית לדיפולט, לכך שזה רוב המשתתפים. צריך להבין שרוב המשתתפים אומר שאם יש פחות מ-11, נגיד יש שישה או שבעה, זה הרוב מתוך אותו מספר, ויש הוראות ספציפיות לגבי מינוי שופטים שזו הוראה אחרת לעניין זה. הצעת הוועדה למינוי תהיה לפי הרוב המפורט להלן: למינוי שופט לבית המשפט העליון על דעת רוב חבריה, ובלבד שמהמינוי השלישי ואילך בתקופת כהונתה של כנסת מסוימת, יכלול הרוב האמור לפחות אחד מחברי הכנסת מסיעות האופוזיציה, ומהמינוי הרביעי ואילך גם אחד מהשופטים החברים בוועדה. הרעיון הוא ששניים מהמינויים יהיו ברוב של שישה. מהמינוי השלישי בכנסת נתונה אותו רוב של שישה לפחות חייב לכלול נציג של האופוזיציה, ומהמינוי הרביעי הכלל הוא רוב של שישה, כשבשישה האלה בעד צריך להיות גם אחד מהשופטים וגם אחד מנציגי האופוזיציה. האם זה כרונולוגי או שזה שניים בכנסת? אנחנו דיברנו על שניים בכנסת. אנחנו הבנו מהניסוח שזה שני הראשונים. צריך לתקן את הניסוח כך שכנסת מסוימת לא תוכל למנות יותר משניים ברוב קואליציוני. אם למינוי הראשון והשני יש הסכמה רחבה, הוועדה יכולה למנות בתקופת הכנסת. צריך להבהיר שזה שניים, לאו דווקא שניים סוגרים. אנחנו נחדד את זה. לא הבנתי. מה שהיו"ר אומר זה שמהניסוח פה עולה שהשופט הראשון והשני באותה כנסת ממונים קואליציונית. אנחנו לא מדברים על משהו תיאורטי, אנחנו מדברים על כך שהשניים הקרובים עכשיו ימונו על ידי הקואליציה. זה על כל כנסת, לא רק על הכנסת הזאת. בעיקר על הכנסת הזאת מדובר. היו"ר רוצה שיובהר בנוסח שאם על המינוי הראשון,

יש קונצנזוס - - מה זה "קונצנזוס"? בוא נגיד ששלושה שופטים, שני חברי אופוזיציה ונציג קואליציה אחד מסכימים, האם אפשר למנות את השופטים הראשונים? לכאורה כן.

החוק מאפשר את זה, זה בסדר מבחינתי. המינוי הזה לא ייספר כמינוי שלא היה בו נציג אופוזיציה ונציג שופטים. הרעיון המסדר הוא מאוד פשוט. הרעיון המסדר הוא ששני שופטים מסיימים עכשיו. אני מחוקק מאחורי מסך בערות. די, רוטמן, אפילו אתה לא מאמין לעצמך. רוב שאיננו כולל בתוכו נציג אופוזיציה ונציג שופטים, ולא משנה באיזה הרכב, זה רוב קואליציוני שאני רוצה לאפשר לו לגוון את בית המשפט ולהכניס מועמדים - - איפה סעיף הגיוון פה, חוץ משופט מטעם? לקואליציה יש רוב מובנה בתוך הוועדה. נכון. אז בכל מקרה אתם יכולים לסכל כל מינוי. מספיק שעל כל מינוי הקואליציה מצביעה נגד וכבר אין דרך למנות. את אומרת - האם יש לעם את האפשרות - - העם לא מוזכר בהצעת החוק, בטח לא באינטרסים שלך. מי שמוזכר בהצעת החוק ועומד לנגד עיניכם זה השלטון, הקואליציה, הממשלה והמפלגות בשלטון. הכהונה של ממשלה בישראל היא שנתיים וחצי בממוצע. אנחנו נחדד את הבקשה של היו"ר כך שהשניים הם לא בהכרח שני הראשונים באותה כנסת - הם שניים פר כנסת. למינוי שופט לערכאה אחרת על דעת שבעה מחבריה, בדיון אתמול עלתה האופציה של שמונה מחבריה. נדון בזה במהלך הדיון. 2.בסעיף 7(4) לחוק היסוד, במקום "שבעה" יבוא "תשעה". זו ההוראה לעניין הדחה של שופט. בהעברה של שופט מתפקידו הרוב יהיה רוב של תשעה, מה שאומר שאין די ברוב קואליציוני, צריך את כל השופטים או שופטים ואופוזיציה באופן משולב. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105), התשפ"ג-2023 בחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 (להלן החוק העיקרי) בסעיף 6 במקום פסקה (1) יבוא: "(1) (א)חברי הכנסת שיכהנו כחברי הוועדה מסיעות הקואליציה ייבחרו בבחירה חשאית על ידי חברי הכנסת מסיעות הקואליציה וחברי הכנסת שיכהנו כחברי הוועדה מסיעות האופוזיציה ייבחרו בבחירה חשאית על ידי חברי הכנסת מסיעות האופוזיציה, בהתאם להוראות שייקבעו בתקנון הכנסת. (ב) חל שינוי בהשתייכותו של חבר הוועדה לסיעות האופוזיציה או הקואליציה, ייבחר בתוך 30 ימים ממועד השינוי חבר אחר לוועדה כך שההרכב האמור בסעיף 4(ב)(1)(ג) לחוק יסוד: השפיטה יישמר, עד מועד הבחירה כאמור ימשיך לכהן אותו חבר כנסת כחבר הוועדה, הוראות פסקת משנה זו לא יחולו בתקופה כאמור בסעיף 42ג(א1) הכוונה פה היא שאם סיעה שהייתה באופוזיציה מצטרפת לקואליציה או פורשת מהממשלה,

30 יום ייבחר חבר אחר בשביל לשמור על אותו איזון בין קואליציה ואופוזיציה. ההוראה הזאת לא חלה בתקופות שאחרי פיזור הכנסת או עד כינון ממשלה שבהן יש איזה שהוא שינוי בכל ההרכב הקואליציוני-אופוזיציוני. (ג) חברי הכנסת יכהנו כחברי הוועדה כל עוד הם חברי הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת עד שהכנסת החדשה תבחר חברים אחרים במקומם, והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד- 1994. (ד) בפסקה זו "סיעות הקואליציה" - הסיעות בכנסת שהן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה, "סיעות האופוזיציה" הסיעות בכנסת שאינן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה."; פסקה (2) תימחק, פסקה (2) היא זאת שמסדירה את מינוי נציגי לשכת עורכי הדין, כשלפי ההצעה הם לא יהיו חברים בוועדה. במקום פסקה (3) יבוא: "(3)(א)בהרכב הוועדה לפי סעיף 4(ב)(1)(א) לחוק-יסוד: השפיטה לעניין בחירה בשופטים לערכאות שאינן בית המשפט העליון במקום שני שופטי בית המשפט העליון, יכהנו בוועדה נשיא של בית משפט מחוזי שייבחר בידי הנשיאים של בתי המשפט המחוזיים ונשיא של בית משפט שלום שייבחר בידי הנשיאים של בתי משפט השלום וייבחרו להם גם ממלאי מקום, הוועדה תקבע כללים לעניין המקרים שבהם ממלאי המקום ישתתפו בדיוני הוועדה, (ב)על אף האמור בפסקת משנה (א), במינוי שופטים לבתי הדין לעבודה יכהן בוועדה נשיא בית הדין הארצי לעבודה במקום נשיא בית משפט השלום, במינוי שופטים לבתי דין לעבודה השופטים יהיו: נשיא העליון, אחד מנשיאי המחוזי ונשיא בית הדין הארצי לעבודה. (ג) השופטים שאינם נשיא בית המשפט העליון או בית הדין הארצי לעבודה יכהנו תקופה של שלוש שנים."; במקום פסקה (3א) יבוא: "3(א) (א) לפחות אחד מנציגי שופטי בית המשפט העליון בוועדה, לפחות אחד מנציגי הממשלה בוועדה, לפחות אחד מנציגי הכנסת מסיעות הקואליציה ולפחות אחד מנציגי הכנסת מסיעות האופוזיציה בוועדה יהיו נשים, (ב) היה שר המשפטים או נשיא בית המשפט העליון אישה, תחול הוראת פסקה (א) על השרים האחרים או השופטים האחרים, לפי העניין."; זה אומר שבוועדה שבוחרת את שופטי העליון תהיה הבטחת ייצוג של לפחות ארבע נשים ובוועדה שבוחרת לערכאות אחרות יהיו לפחות שלוש.

בנשיאים. בהרכב שבוחר את העליון יש את האיזון. אפשר להבטיח שמחצית מתוך ששת חברי הקואליציה יהיו נשים. לכן הוספנו את סעיף 4(ב) כך ששר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון לא ייספרו. בסיטואציה היום הייתה לך הבטחה של שתי שופטות מבית המשפט העליון - זה כשיש לך נשיאה. כשאיילת שקד הייתה שרה היית חייבת לבחור עוד אישה.

מדובר בשתי ח"כיות מינימום מתוך חמישה, באחת מתוך שלושה שרים ובאחת מתוך שלושה שופטים. לגבי הנשיאים, בגלל שזה פורומים שונים שבוחרים, אי אפשר להבטיח ייצוג. אני בטוח שיהיה, כי בסופו של דבר יש נשיאות. בתי המשפט ידאגו לעצמם לייצוג הולם. אני לא יכול להכריח אותם, כי אז אני מכתיב להם מי מייצג כל גורם. בסעיף 7 לחוק העיקרי סעיף קטן (ג) בטל, זה הסעיף שעסק בכללי רוב שונים. כללי הרוב עכשיו מסודרים בחוק היסוד. לפני סעיף קטן (ד) יבוא: "(ג1) הוועדה תזמן את המועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון להופיע בפניה, ההופעה תהיה בפומבי, בדרך ובתנאים שתקבע הוועדה." זה השימוע שייעשה בוועדה לבחירת שופטים. בהתאם גם ירדו הסעיפים שקודם עסקו בשימוע בוועדת החוקה. וגם ירד יושב ראש ועדת

בסעיף 3(א)(2) לחוק העיקרי, אחרי "משקבעה הוועדה" יבוא "ברוב של תשעה חברים לפחות". העברה מתפקיד של שופט דורשת רוב של תשע, לכן גם העברה מטעמים רפואיים דורשת רוב של תשע. תחילתו של סעיף 6(3א)(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, ביום כינוס הכנסת ה-26. ההוראה שאומרת שלא סופרים לעניין הבטחת ייצוג לנשים את שר המשפטים ואת נשיאת בית המשפט העליון תחול רק מהכנסת הבאה. תודה רבה, היועץ המשפטי. אנחנו נעבור להצהרות פתיחה של חברי הכנסת. חברת הכנסת אורית פרקש, בבקשה. אדוני היושב ראש, התבשרנו אתמול בהתרגשות רבה על ההצעה שכינית "ריכוך", "ריכוך" כל כך גדול שממש התרגשתי לקרוא את ההצעה שבאה מטעם הקואליציה. כשהסתכלתי על ההצעה המבישה הזאת, שאלתי את עצמי מה כל כך מרוכך בה - האם רוב פוליטי לכל ממשלה ולכל כנסת של שישה מתוך 11 בוועדה למינוי שופטים זה ריכוך, כשהדבר הזה יתגלגל כל שנה ושנה כך שגם השופטים עצמם יהפכו לשופטים

גם הנשיא יהיה נשיא מטעם ויהיו לנו שבעה מתוך 11, האם העובדה שאנחנו ממנים למינויים בערכאות נמוכות נשיא בית משפט שלום ונשיא מחוזי במקום נשיא העליון זה ריכוך, האם נשיא שלום שישב שם בצורה מוחלשת כי הוא עצמו תלוי אחרי זה בקידום של עצמו בוועדות זה ריכוך, האם זה שאין בכלל הבטחת גיוון וכל מה שמעניין אותנו זה שופטים מטעם זה ריכוך, האם העובדה שאין טיפול אמיתי בסיום כהונה זה ריכוך.

שאמרת לי שאנחנו לא נעשה פוליטיזציה בסיום הכהונה של השופטים הסוררים, אבל אני לא רואה כאן טיפול מספיק משמעותי בסיום כהונה.

הייתי רוצה לראות דבר הרבה יותר משמעותי. האם אין עצירה של כל החקיקה? אורית, יש תשעה מתוך 11. צריך יותר. תגישי הסתייגות על זה. בינתיים הערה אחת שלי בכל הוועדה הזאת לא התקבלה. יש שישה חברי קואליציה. להדחת שופט הגדלנו את הרוב משבעה לתשעה. אם את רוצה יותר תגישי הסתייגות.

זה קיים בחוק. בוא לא נסטה מכל הנקודה כולה. לא ראיתי פה ריכוך, לא ראיתי פה שום דבר. כל כנסת וכל ממשלה פוליטית תגיע ותחליף מידי שנתיים את השופטים בצרורות. היא לא יכולה, את סתם אומרת. אין פה ריכוך, אין פה שום פשרה, יש כאן השתלטות של הקואליציה על מינוי שופטים במדינת ישראל. כשאתה אומר "יד מושטת", למה היא מושטת אם אתה עכשיו עושה את הזבנג, אם אתה עכשיו מוריד את הראש, אנחנו מתחילים פה לדמם, ואז אתה אומר שניפגש ונדון על היתר? אני שואלת את עצמי מה הריכוך פה. הריכוך היחיד שיש פה זה סוג של בישול איטי. הריכוך שלכם הוא פשוט בישול איטי, לשים אותנו בתוך סיר קטן ולקרוא לדברים פשרות. יש כאן הצעה שלפיה הקואליציה והפוליטיזציה משתלטות על מינוי השופטים. אחרי שנשתלט על השופטים כבר לא יישאר כלום. אל תספר לנו שיש כאן יד מושטת, כי אתה יודע שישבתי איתך הרבה מאוד זמן. ועדיין לא קראת את החוק. הצעות מטעם עצמך הן לא דיבור ולא הידברות. אני מפצירה בך להכריז שכל החקיקה נעצרת.

זה בישול איטי. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. תודה רבה.

הזדמנות אחרונה כשמתווה הנשיא הונח על השולחן. זה לא שכל כך התלהבנו ממנו, היו שם באגים שחשבנו שצריך לטפל בהם,

בואו נביא שקט לעם הזה. אתה במקום להביא שקט על פני תהום העדפת להביא הצעה אלטרנטיבית,

כאילו כולנו לא מבינים במה מדובר, שהתכלית שלה היא זיהום מלא מלא של מערכת המשפט. מדובר בקואליציה שתבחר נשיא בית משפט עליון, כשהוא זה שיבחר שופטים ברוח מי שמינה אותו. זה שלא עצרתם את החקיקה, זה שלא קיבלתם את מתווה הנשיא, זה שבמקביל מקדמים פה בכנסת את חוק הנבצרות של נתניהו, את חוק המתנות של נתניהו, את חוק החבר מביא חבר שמביא את דרעי בעוקף בג"ץ - - זה שאתה מביא הבוקר איזה פתרון וריכוך זה קשקוש, אני לא קונה את זה. אני גם לא קונה את הבכי והנהי של שופרות הימין שאומרים "פגעת", כי הדבר הראשי והעיקרי שרציתם הוא לפגוע במערכת המשפט, קודם כל בהחלפת השופטים. רוטמן, אתה מבחינתי נבל ברשות התורה, כי אתה פועל בכסות של חוק שמשמש לך עלה תאנה. כל הדבר הזה לא יכול להתקיים. הטעות שאתם עושים זה שאתם לא מבינים מה קורה בחוץ, מחוץ לכנסת. הציבור לא ייתן לכם לעשות את מה שאתם מתכננים כאילו הגעתם לאיזה ריכוך ואיזה פשרה. נעשה את הכל כדי שהמשטר הדמוקרטי במדינת ישראל ימשיך להתקיים על אף רוטמן, על אף לוין ועל אף ביבי נתניהו שחושב שכולנו אנרכיסטים וצריך להשוות אותנו לאיום האיראני או לטרור. אנחנו לא מתכונים לוותר עד שיובטח קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. יש לך הומור דק כזה, אנגלי כזה, כי פתחת את דבריך במילים "יד מושטת" ו"יד אחות". באמת שאפו על ההומור, אבל אני לא מטושטש מהמילים שעפות פה. התהליך התחיל בחטא. אני מזכיר לכולם שזאת לא הייתה הצעת חוק ממשלתית, אני מזכיר לכולם מאיפה התחלנו. אתמול, שזו הייתה הפעם היחידה שהלכתי חצי שעה לפני הזמן,

זה לא בגללי, אני לא לוקח זכויות שהן לא לי. הניהול בכאוס הזה הוא גם היום, כי אנחנו מגיעים לפה היום כשיש הצעה על השולחן ואין חוות דעת של ייעוץ משפטי. יש פה נושא חדש לגמרי. על מה אנחנו יושבים פה 10

אבל עכשיו הדולר צנח לשפל של ארבע שנים בגלל השערורייה שאתם מביאים לכנסת ישראל ובגלל

עכשיו העם ישלם בריבית דריבית את המשכנתא, ישלם את כל שאר הדברים שהולכים ומתייקרים וילכו ויתייקרו, ישלם בריבית דריבית את אובדן ההגנה

את כל השינויים בשיטת הבחירות שלנו ובאפשרות לחופש בחירות וטוהר מידות. אתם חושבים שאתם תישארו ככה בשלטון לנצח. אמנם יש מצב שתחריבו את מדינת ישראל על הדרך,

המוחות והמוחים ברחוב ובכל מקום בארץ לא ינוחו עד שאנחנו ננצח ונשמור על הדמוקרטיה שלנו.

אנחנו יודעים לקרוא את הטקסט,

כמה זמן נמשכת כל קדנציה בממוצע? שנתיים? שנתיים וחצי? נשיא בית המשפט העליון, כזכור לכולנו, צריך למנות את יו"ר ועדת הבחירות. מישהו מופתע מזה שפתאום אתמול צצה הצעת החוק שאומרת שאנחנו נמנה את יו"ר ועדת

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני יושב הראש שמחה רוטמן, אתה אשכרה חושב שכולנו מטומטמים. המשמעות של הצעת הריכוך היא השתלטות עוינת על בית המשפט העליון. האמת היא שבוועדה יהיה רוב לממשלה שתוכל לבחור את שופטי בית המשפט

הממשלה היא כל יכולה, אין בה שום הגנה, כבוד, ערך לזכויות של האזרחים שהם לא חלק מקבוצת הרוב.

אבל זה ריכוך שמבשר על פיניטה לה קומדיה, פיניטו לדמוקרטיה הישראלית.

אזרחי ישראל לא יאפשרו לכם לבטל

הוא אמר כך: "הרפורמה חשובה, אבל לעשות מו"מ עם עצמנו זה לא דבר נכון". אתם עושים מו"מ עם עצמכם.

הגיע עכשיו שינוי, אבל איפה הפרשנות? איפה חוות הדעת? למה אתם מתנהלים

כבוד יו"ר הוועדה שמחה רוטמן, אני רוצה לבשר לך משהו הוועדה לבחירת שופטים היא לא שוק ולא מכירה פומבית.

אנחנו לא קונות את הספין

אנחנו רואים ממשלה שלא עוסקת בחיים עצמם,

מה יו"ר הוועדה רוצה? הוא רוצה שיהיו פה אנשים שמדברים כדי לסמן וי, שתהיה ארשת של ועדה מתוקנת.

ואני מצטט אותו מילה במילה כדי שלא יגידו שאני מעוות: "דב ליאור, איש המחתרת היהודית שמאמין בעליונות יהודית, התורה שלו היא

בואו לא נשכח שאותו יצור דב ליאור הוא הרב של שני שרים.

שהיה אתמול זה שחבורה של בריונים נאלחים, שלא שונים בכלום מאבותיהם הרוחניים אי שם בגרמניה של שנות

לא טועים - משקרים.

השוטרים לשעבר,

הכלכלנים, ה-OECD, האו"ם. כולם משקרים, רק השוטים בממשלה הזאת יודעים מה לעשות. רקדן עקום אומר שהרצפה עקומה. ההסדרים שהכנסנו בהצעת החוק מחייבים לגוון את בית המשפט, לא להשתלט עליו. חבר הכנסת יוראי להב

מי בוחר את נשיא בית המשפט העליון? הסיבה שהרוב הקואליציוני מאפשר מינוי של שני שופטים בקדנציה היא עקב זה שווטו של השופטים מנע בעבר

יוריטי לא קבוע בחוק כשהייתה להם גם היכולת לעשות את זה בלי שופטים אלא ברוב רגיל בוועדה. אני לא משנה את הכלל בנוגע לנשיא. הנושא שעליו אנחנו דנים הוא מינוי

כשההסדר הקבוע בנוסח שלפניכם הוא שבעה חברים. זה נושא חדש, לא שמענו

אי אפשר לקיים הידברות תוך כדי שאתם רצים בריצת אמוק לחוקק את החקיקה הזאת. אנחנו נכנסים עכשיו לחג החירות ולחגי הלאום כאשר מדינת ישראל מפוצלת ומפורדת, כאשר הצבא

אדון פינדרוס, אני נמצא בקבוצות של אנשי צוות אוויר, אני שומע אנשים מיחידות צבאיות כאלו ואחרות. מה שקורה עכשיו במדינה מפורר את הצבא, מפורר

חבר הכנסת כהנא,

לכן אני לא יודע איזה צבא אתה מכיר שמתפורר. מאיפה הגיעה הצעת הפשרה? עם מי בדיוק חשב חבר הכנסת רוטמן שהוא הולך לעשות פשרה? למה היה צורך לרכך את הנושא שהוא לב הרפורמה הזאת? תצביע

אם תחדלו אין שום פצצה.

אחרי ששמת מטען ואתה מדליק את הדינמיט עוד אתה מאשים אותנו.

אתם מאיימים שאתם תפוצצו את

מי אחראי?

לשיטתו של שמחה רוטמן זה בגלל המפגינים, בגלל שהפסדנו בבחירות. הבעיה היא שזה גזלייטינג,

במיוחד בית המשפט העליון, המפגינים,

משלמי המסים. הוא בסדר

הבנתם שאם ישראל תמשיך להיות יהודית ודמוקרטית לא תוכלו לקדם את המדיניות שלכם, לכן ישראל תפסיק להיות דמוקרטית ואתם תוכלו למשול כפי שאתם רוצים - בלי בלמים, בלי איזונים, הכל

ראיתי כמה פעמים שהיועץ המשפטי לממשלה הגיע בתוך כמה שעות עם חוות דעת מאוד מפורטת. אני יודעת שיש גורמים בקואליציה שתוך שבע דקות קראו את מתווה הנשיא,

וידעו מיד לחוות את דעתם.

ההגברה של הפוליטיזציה נותרת בעינה, הקשיים שהצבענו עליהם נותרים בעינם. הדברים מקבלים גם משנה תוקף ביחס לבית משפט מחוזי ושלום. למה משנה תוקף, הרי שם אמרנו שבעה? אחת מהטענות שהועלתה ביחס

יתה שזה בית משפט שעוסק בסוגיות חברתיות וערכיות מאוד מאוד משמעותיות. פרק ב' של הרפורמה, שלפי היושב ראש הולכים לדון בו בקיץ, הולך להקטין באופן משמעותי את העיסוק של בית המשפט העליון,

אין כרגע על הפרק שינוי האופי של בתי המשפט השלום והמחוזי, שאלה בתי משפט שעוסקים פר אקסלנס בסוגיות מקצועיות בכל תחומי המשפט. העיסוק שלהם בערכאה החוקתית הוא מינורי, אם

אנחנו חושבים שהנוסח הזה לא נותן את המענה המשמעותי לקשיים המאוד מאוד מהותיים ויסודיים שהצבענו עליהם בחוות הדעת של היועץ. את אומרת שזה לא שינה את המצב, זה אותו מצב שהיה קודם. השינוי הוא לא שינוי שנותן את המענה לקשיים שהעלינו.

הפסיקות שהוא נתן, הוא יותר ליברלי או יותר שמרן, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא פוליטי.

בניגוד למה

לא יקום ולא יהיה. המהומה שנמצאת פה עכשיו תמשיך כי ליבת העשייה של מדינת ישראל היא על מהותה,

הדבר הזה שווה את האירוע המטורלל והמוטרף הזה שעוברים.

עד 2024 יהיו שלושה, עד 2027 יהיו חמישה.

הקומבינה הזאת של שניים לא צריכה להיות בהוראת שעה? אני לא חושב שרצוי לעשות דברים כאלה כהוראת שעה. אבל זה רק לעכשיו, נכון? לא, זו הוראת קבע. מה המשמעות של הוראת קבע על שני שופטים בעוד שנתיים או שלוש? הנוסח המוצע מדבר על זה שבכל כנסת חדשה יהיו שני מינויים שיוכלו להיות מהקואליציה.

מה שאומר שאם הכנסת מתפרקת בעוד שנה, לכנסת חדשה יהיו עוד פעם שניים. מה שאומר שביבי שאוהב לצאת לבחירות יצא לבחירות שוב ושוב,

ברור לגמרי שעלול להיווצר מצב של קיטוב,

מינויים מובהקים בכיוון מסוים. הבעיה הזאת היא בעיה שהצפנו אתמול, היא קיימת. החל מהמינוי השלישי יהיה איזון, כי במינוי השלישי צריך גם אופוזיציה ובמינוי הרביעי

שר המשפטים אמר את זה בקולו, ואני מאמינה לשר המשפטים. מה המשמעות של העניין הזה כלפי ערכאות למטה? הם ממנים את הנשיאים של הערכאות הנמוכות. נשיא בית המשפט העליון הוא גם חלק מהמינויים של נשיאי בתי המשפט בערכאות הנמוכות. מינוי של נשיא למחוזי ולשלום זה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון. ואז יש לך גם שר משפטים וגם נשיא שמונה על ידו, כשכל זה מתגלגל עד לבית הדין לתעבורה בכפר סבא. כל זה השתנה רק אתמול? לפני כן היה אותו דבר.

אומר שהפשרה היא בסך הכל מהפחד של הממשלה המופרעת הזאת. מה השתנה? עד אתמול באו ואמרו: "לא נספור אתכם ממטר, ככה אנחנו רוצים". עכשיו אתם אומרים: "זה לא נכון, תחשבו אחרת, אנחנו לא סופרים אתכם ממטר גם עכשיו". מה שהשתנה זה השחקנים בהצגה. עד אתמול השחקנים בהצגה היו שניים בתפקיד הראשי, עכשיו יש לנו הצגה נפרדת עם כמה חברי כנסת בקואליציה שמסבירים לכולם כמה זו פשרה גדולה.

תקרא את החוק הקודם ותקרא את החוק הזה אתה תראה שיש שינוי דרמטי, לכן זה נושא חדש.

אם לא השתנה, זה לא יכול להיות נושא חדש. מה שהשתנה פה זה המשחק וההצגה, לא המציאות. האם הממשלה תוכל לבחור את הנשיא של בית המשפט שיקבע את הרכב השופטים שיושב בערעורים?

כרגע כתב את זה מזכיר הממשלה. האם הנשיא יכול לקבוע את הרכב השופטים שיישב בערעורים? בסעיף 27 בחוק בתי המשפט כתוב שהשופט או השופטים אשר יידונו בעניין פלוני ייקבעו בידי נשיא בית המשפט העליון. ראש הממשלה יכול לבחור את נשיא בית המשפט העליון שיבחר את השופטים שיושבים בישיבת הערעור על משפטו? כן מי שקובע זה נשיא בית המשפט העליון. ומי בוחר אותו? הממשלה ששולטת בוועדה למינוי שופטים. זאת הזיה. אי אפשר למנות מישהו שהוא חיצוני לבית המשפט באופן ישיר להיות נשיא בית המשפט העליון. הנשיא מתמנה מקרב שופטי בית המשפט העליון. כן יהיה לרוב הקואליציוני וטו על המינויים לעליון, שזה מה שקיים היום, ויהיה וטו לערכאות הנמוכות, שזה מה שלא קיים היום. שמחה, האם לשופטים שאתם ממנים יהיה תנאי סף של ותק

האם צריך לקבוע כללי הצבעה מיוחדים במקרים בהם הוועדה ממנה ברוב רגיל שופט עמית, רשם בכיר וכן הלאה? אם תציגו הסתייגות בנוגע לאצבע בהדחה, אני אשקול לשלב אותה בנוסח הוועדה. אני חושב שרוב של תשע מתוך 11 הוא רוב מאוד גדול. העילות להדחה קבועות בחוק. מה הן העילות להדחה? על פי המלצה של נציב תלונות הציבור על שופטים או קובלנה שמגיש השר ברשימה של עילות או בית הדין המשמעתי. לא פשוט בכלל להדיח שופטים, וזה כשיש לך שבעה מתוך תשעה בוועדה היום. זה לא קרה, למיטב ידיעתי, כמעט אף פעם או אף פעם בתולדות מדינת ישראל. אם אנחנו מגדילים את זה מתשעה ל-11, אני חושב שאנחנו נותנים פה הגנה מספקת. הייתי עושה נציג אופוזיציה, אבל עלולה להיות סיטואציה שנציגי האופוזיציה מסיבותיהם שלהם - - עם הקול הבודד שיש להם? יש להם שניים.

יגישו הסתייגות כזאת, אני בהחלט אשקול ואשאל את ראשי הקואליציה אם הם רוצים לקבל את ההסתייגות הזאת. אני לא רואה סיבה להכניס את זה, אבל אני לא קובע את עצמי לכאן או לכאן. מה לגבי התקופה שלאחר התפזרות כנסת או עד כינון הממשלה? הוועדה, נכון להיום, פועלת בזמנים האלה, ויש לכך הרבה מאוד סיבות. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בסיטואציות שכבר היו בעבר, של ממשלה שלא מצליחה לקום, לכן את הדבר הזה הייתי משאיר לשכל הישר ולהתנהלות. אף שופט לא רוצה להתמנות עם עננה מעל ראשו. הייתה לא מזמן הצעה לעשות איזה שהוא מינוי בהסכמה בתקופת הבחירות, איזה שופט עמית, אבל בגלל שהיה איזה חבר בוועדה או שניים שלא הסכימו אז המינוי לא התקדם. הדברים האלה קורים, אלה מעשים שבכל יום. אני לא חושב שצריך לקבוע בחוק, בטח לא בחוק יסוד, מגבלה על הדבר הזה, כי אני חושב שהחסימה עלולה לייצר מצב שלא נוכל לצאת ממנו. ועדות המשנה, אגב, תפקדו עד ממש יום לפני הבחירות, בוודאי בהחלטות שהן לא בלתי הפיכות, רק כדי לסיים את הפקק שנוצר בוועדה לבחירת שופטים. הקושי שהעלינו

שיכולה להיות סיטואציה שבה הוועדה על בסיס הרכב מהכנסת הקודמת "מבזבזת" את שני המינויים כשאין לה לגיטימציה - - אפשר לעשות הוראה שמונעת את זה, אם זה יוגש כהסתייגות. אני לא חושב שאנחנו צריכים לחוקק חוקי יסוד מתוך הנחת המוצא שכולם גנבים כל הזמן, צריך להשאיר גם דברים לשכל הישר. העובדה שלא נעשה עד היום בדברים האלה שימוש לרעה במדינת ישראל - - הרבה דברים לא היו עד היום במדינת ישראל. האם אתה לא מוצא בעיה בזה שראש הממשלה יוכל לשלוט על הרכבים - -? לא, כי ראש הממשלה איננו חבר בוועדה. אבל הממשלה שולטת. הממשלה לא שולטת. מדובר פה על מינויים של נשיאים במחוזי ובשלום בוועדה לבחירת השופטים לערכאות הדיוניות, ויש גם נשיא שמונה בפועל.

הנשיא לא ממונה על ידי הוועדה. שר המשפטים רשאי למנות לכהונה בפועל, בהסכמת המועמד ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,

האם יש טעם לקבוע הגבלה שהוא יכול למנות לכהונה בפועל,

איך ממנים קבוע? מישהו שממונה בפועל זה מישהו שהכהונה

אגב, זה גם נכון לגבי זה וגם נכון לגבי נציב תלונות הציבור על שופטים שהוא מינוי של הוועדה ברוב רגיל. נניח שהגיעו שבעה חברי ועדה לדיון בוועדה וברוב של ארבעה ממנים - - למה

למה שישה ולא שבעה או שמונה? לגבי מינוי של שופט לבית המשפט העליון כתבנו שזה יהיה על דעת רוב חבריה. עכשיו יש מינוי של שופט עמית. היום

בגלל שכתבת שהצעת הוועדה למינוי תהיה לפי הרוב, כדאי לכתוב שעל כל מינוי אחר יחול הכלל של (ו) שזה רוב חבריה. לגבי כל המינויים האחרים שאין לגביהם

אני מציע שנכתוב בצורה ברורה שמינויים,

של נושאי הוועדה הם ברוב חבריה, כך שיהיה ברור שזה לכל המינויים

אפילו את חוק-יסוד: השפיטה ברוב רגיל, כשלשיטתכם אין שום ביקורת על חוקי היסוד, אי אפשר לבטל חוקי יסוד.

הסיכוי שתהיה ביקורת על חוקי הייסוד הוא עוד יותר

70,80 מינויים בממוצע בשנה ימונו לחלוטין על פי מפתח פוליטי. גם בערכאות הנמוכות השופטים שיושבים יהיו שופטים שבעצמם יהיו תלויים בהמשך הקידום שלהם על ידי הגורמים

משפיע על ניהול בתי המשפט, על מינוי של נשיאים. אנחנו לא רואים בזה פשרה בכלל. הסניוריטי, וזה גם במענה לך וגם במענה למשנה ליועצת המשפטית לממשלה, לא קבוע

אני רק מציב את העובדה שהיום הקואליציה לא ממנה את הנשיא. יש היום ועדה שיש בה שלושה או ארבעה חברי קואליציה מתוך תשעה. כאשר אני מדבר על מינוי בתקופתה של איילת שקד, והיה לה שיתוף פעולה די טוב עם לשכת עורכי הדין, אמרת לי שאני מניח שהלשכה תשתף איתה

בכל כנסת.

אני רוצה להתייחס באופן ענייני להצעת הריכוך לכאורה, ואני אסביר למה אני רואה בזה ממש תכסיס. רצית נתון

ההצעה הזאת היא אולי בגדר שינוי טקטי, אבל המהות היא אותה מהות. אתם חשפתם את הכוונה הגדולה שלכם לייצר פה דיקטטורה, לתת כוח בלתי מוגבל לשלטון, שזה דבר לא ראוי. אם באמת מעניין אתכם הגיוון, הייתם צריכים להכניס הנחיות, יעדים לגיוון כך וכך חרדים,

כך וכך מזרחים, כך וכך

היא אמנם קיבלה איזה שהוא מפנה קטן,

יש מי שמנהל את הקואליציה, קוראים להם בנימין נתניהו ויריב לוין, הם יחליטו מי יהיו השופטים בבית המשפט העליון של מדינת ישראל. לא רק זה, הם

תיאורטית,

כן.

אפשר למנות אותה לנשיאת בית משפט עליון?

השופט ברק לא היה עורך דין ולא שופט יום אחד בחיים שלו.

ולא ניתן לשוב ולמנותם לתקופת כהונה נוספת באותו תפקיד. כמובן שאם לפני סוף שבע השנים מגיעים לגיל 70 - הקדנציה מסתיימת. המוקדם מביניהם. האם לא כדאי לשקול שבמצב בו הקואליציה ממנה את נשיא בית משפט העליון, נשיא בית המשפט העליון יוחלף כל פעם כשמתחלפת ממשלה ומתחלפת כנסת? יכול להיות שהקואליציה הבאה לא תרצה

אני מציעה את זה. אם זה מינוי פוליטי כמו כל מינוי פוליטי - - זה לא מינוי פוליטי. אני לא חושב שנשיא בית משפט עליון צריך להיות מינוי

ימניים, זה שפשוט נטרלתם והוצאתם לחלוטין את הפן המקצועי,

דווקא כמי שמבינה את המקום של החשיבות המקצועית, הפן המקצועי והגורמים המקצועיים כחלק אינטגרלי בשיקולים של

כולל בכל המדינות ב-OECD שבהן יש בית משפט עליון, למעט בבריטניה. בית משפט עליון הוא לא ערכאה חוקתית.

בית המשפט הופך להיות סוג של מועדון שאפילו

בית המשפט זה לא כוכב נולד. ואיך אתה נותן מענה

אני חושב שמלכתחילה ההצעה המקורית הייתה נכונה.

לאיזו שהיא דרך של

מהניסיון של מדינות העולם אפשר לראות שכששופטים מתמנים

האם הפסיקה האמריקאית על ביטול הזכות להפלות מבטאת את הרצון של העם

"אני לא מוכן לקבל את מי שקיבל הסכמה של הקואליציה והאופוזיציה יחדיו", זה דבר לא נכון, לכן ההמלצה שלי היא להסתפק בכך שמעבר לשני מינויים הדרישה תהיה לאצבע נוספת מהצד של האופוזיציה או מהצד של השופטים, לא להגיע למצב שבו נדרשת הסכמה דווקא של שופטים למינוי.

איפה אזהרות הביטחוניסטים?

מה עוד צריך לקרות כדי שתגידו "רגע,

אנחנו יוצאים לחג החירות עוד מעט, כשלזכותכם ייאמר שאתם נותנים לכולם לעבוד עד הדקה האחרונה, דבר שלא היה בכנסת, וזה רק כי אתם רוצים להפוך. יש לכם הזדמנות לעצור. בואו נדבר בתקופת החגים שבהם

אני חושב שמן הראוי לקבוע שאחד השופטים יהיה שופט ערבי.

מציע שאחד השופטים בוועדה יהיה שופט ערבי. הצעה נוספת היא שיהיו עוד שישה חברי כנסת בנוסף למה שהוצע כאן, ואז יש שישה של

זה יכול גם לסמן תחילת דרך של הקואליציה שבהחלט לא רוצה לא לדרוס ולא לשלוט בוועדה עצמה. אם יש לך שישה של קואליציה ועוד שלוש קבוצות שמורכבות משלושה שופטים שאחד מהם ערבי, משניים

זה מנגנון.

אני חושב שהדרך הנכונה לייצר ייצוג היא כשיש לך אצבעות מסביב לשולחן ואתה יכול להשתתף ולהיבחר. אין שום סיבה שהאופוזיציה לא תבחר נציג ערבי. אגב,

במיוחד של בית המשפט העליון,

ויותר חשוב מכך - על הנושא של הנוכחות של עורכי הדין בוועדה. אני לא רוצה להיכנס

המשמעות של בחירת שופטים ברוב קואליציוני. במתווה המוצע, ואני מדבר על זה הקיים,

ה יהפוך את האמון של הציבור במוסד הזה

מזלזל חלילה באף חבר כנסת,

אבל האמון של הציבור בצד הפוליטי לא יותר חזק מהאמון שלו בבית המשפט

מה שמכניס את בית המשפט עמוק הרבה יותר ממה שהוא היום במחלוקת.

שאומרות שבית המשפט ממילא משויך לצד אחד, אבל את הבעיות האלו אפשר לפתור בדרכים אחרות. את העובדה שבית המשפט מזוהה עם צד כזה או

זה יפגע, לדעתי, בצורה אנושה גם באמון הציבור וגם ביוקרה של בית המשפט פנימה והחוצה לעולם. אני מכאן מגיע לנושא של עורכי הדין. המודל שנבחר בישראל בשנות ה-50, ואין מודל

יש חברי כנסת בכנסת הזאת

כמו ח"כ שיקלי שוועדת הבחירות פסלה והוא לקח עורך דין, הגיע לבית המשפט והוא חבר כנסת בזכות זה שביטלו לו את החלטת ועדת

גם העובדה שמוציאים אותם זה דבר שיפגע בשירות, כי גם השופטים מתחשבים בין היתר בכך שאנחנו חלק מהוועדה,

לוועדה. תראו, הדבר הכי חשוב בעיני אצל שופט, מעבר ליכולת המקצועית והמצוינות המשפטית שהוא אמור להגיע איתה,

הרבה פעמים המידע שמגיע מעורכי הדין בוועדה - היכולת שלהם כל כך חשובה. הזווית של השופטים הרבה פעמים היא זווית מערכתית של העניין הזה, הם מסתכלים על זה בצורה מערכתית,

עורכי

תודה רבה, עו"ד עמית בכר,

הוועדה בכללי העבודה שלה הכניסה מעמד מייעץ לגורמים מקצועיים בהרבה מאוד תחומים. היום כמעט ולא ניתן להתמנות לערכאת שלום,

גם היום כאשר הלשכה נמצאת בוועדה יש את עמדה של המחוז הרלוונטי, לא רק של נציגי הלשכה. מה תוקף דעתו? חוות דעת מייעצת. אני חושב שגורמי המקצוע צריכים להיות מייעצים,

בפתיחות ובהליך סדור ששומר גם על איזון וגם על הגיוון בבית המשפט

מה שברור שעכשיו זה לא יהיה שופט ליברלי או שמרן, זה יהיה שופט שפוט של הקואליציה ושל הממשלה. בהסכמים הקואליציוניים יהיה ברור מי

אני כבר אומר שאין טעם בשימוע, אדוני היושב ראש, כי ממילא זה יופיע במצע הבחירות.

ד"ר בקשי, שיש עניינים ערכיים,

אבל למה בבית משפט לתעבורה, בבית משפט לנוער,

בבית משפט מחוזי צריכים להיות שיקולים כאלה? אם עכשיו צריך לשנות את ההרכב של הוועדה לכל ערכאה, זה ייצור סרבול של הוועדה. יש ערך לכך שהיית חבר בוועדה למשך כהונה שלמה של כנסת כי אז אתה מתמקצע, אז אתה לומד את השופטים, אתה קורא פסקי

היום בשלום ובמחוזי אין סניוריטי, גם כפרקטיקה.

בסוף יש ערך למקצועיות, לניסיון של אותו אדם. לקחת אדם שרק מונה להיות שופט בבית המשפט העליון וללא אפילו דקה

זה לא מה שאמרתי, זה פשוט שקר וכזב. אני אשמח לשמוע למה אתה מתייחס בכזה ביטול לכל הבג"ץ הזה. איך אתה מעז להתייחס לבג"ץ שמשפיע על זכויות נשים, שזה בדיוק מה שאני רוצה שבג"ץ יעשה בעוד עשור ובעוד שני

כששאלו אותי מה אני אומר על בג"ץ אליס מילר, הזכרתי ששאלתי בנוכחות גור ובנוכחות רבים שאני מבקש לדעת אם יש משהו ברפורמה שאנחנו עושים שימנע חלילה מבית המשפט העליון לתת פסקי

אמרתי את הביקורת שהשמיע השופט אדמונד לוי על בג"ץ אליס מילר,

הוא המשיך ואמר

פסק הדין כפסק דין הוא נכון כמו פסק הדין בנוגע למנהלי השקעות. מה נאמר על ידי השופט אדמונד לוי שזאת הביקורת שאמרתי בתכנית "עובדה"? שהפוקוס של בית המשפט הוא על מה שנקרא "זכויות מיוחסות", על אלה שהם הילדים של השכנים, על אלה שהם בקבוצת הייחוס,

אבל את המצוקות של תושבי דרום תל אביב, תושבי

שיטת הדיון הזאת לא מקובלת עלי. מי שמאשים אותי ומטיח בי האשמה ואז כשאני מציג לו את המציאות במקום להתנצל הוא עובר להאשמה חדשה אני לא מנהל דיונים בצורה הזאת. חבל שאת פועלת כך. חברת הכנסת אורית פרקש, בבקשה. הדבר היחיד שהפתיע אותי זה

כתבת פה שבמינויים של שופטים בערכאות נמוכות יהיה מצד השופטים נשיא בית משפט עליון ושני נשיאים של ערכאות אחרות, כפי שייקבע בחוק.

בכלל ספק שלפי כללי ניגוד העניינים שאני מקווה שעוד לא נמחקו מהעולם האדם עצמו לא יוכל לדון על עצמו, לכן לא צריך להתייחס

מה יפגוש אותנו אחרי זה? חסינות מלאה לחוקי יסוד בלי הגדרה של חוקי יסוד ומערכת משפט שלא תוכל לעשות בג"ץ אליס מילר כי בדקה אחת יכתבו "על אף האמור בחוקי יסוד".

דעתי שצריך לתת חופש, לא לכפות על בנות שום דבר. בסוף יש פה כוח בלתי מוחלט על

אבל בפרקטיקה של הפגיעה בזכויות מדובר על שיקול דעת של מידתיות הפגיעה בזכויות, אלו מול אלו, או מה היא התכלית הראויה המצדיקה פגיעה בזכויות שזו היא הפרקטיקה של הדיון השיפוטי.

אנחנו יודעים שבמקומות שונים בעולם

למשל בארצות הברית, באותם מקומות אנחנו יודעים שכעומק האקטיביזם כך עומק הפוליטיזציה של בית המשפט. הדיבור על איזה שהוא זיהום פוליטי של

מחקרים כמו המחקר של פרופסור אהרון גבעתי ואהרון גרבר מהאוניברסיטה העברית שהתפרסם לאחרונה מראה את הריסוק במערכת המשפט הקבוע והשיטתי בעשורים האחרונים שנעוץ בעודף האקטיביזם של בית המשפט. לא רק בעודף האקטיביזם של בית המשפט, אלא בזה

כל מיני ניסיונות לייצר הרכב של שבעה מ-11 וכיוצא באלה שמותיר את הקביעה, כשאפילו אם אין רוב לבית המשפט אבל נותרו שבעה בבית המשפט והנשיאה היא שקובעת מי השבעה

אין דמוקרטיה בעולם שבה אותה קבוצה קטנה רודה ושולטת בכל הציבור כולו על ידי מנגנונים משפטיים שנותנים לה את הסמכות הזאת. כל פשרה שמונחת על השולחן צריכה לחזור אל עומק

הדיון הציבורי שמתנהל עכשיו הוא חשוב. אם הייתה לנו אופוזיציה אחראית יכול מאוד להיות שהיינו

עדיין לא מאוחר. אני חושב שמה שאנחנו מעבירים פה עכשיו הוא בגדר הושטת יד ללא הוויתור על העקרונות שדיברנו עליהם, הוא מאפשר לעם לבחור את השופטים ולגוון את ההרכב

50 יום, להידברות, לשיח, כדי שנצא מהמשבר הזה מחוזקים, מאוחדים, כדי שנחגוג את החגים הבאים עלינו,

יום עצמאות ויום הזיכרון, ביחד, כעם

אני מסתכלת לאזרחי מדינת ישראל שלי בפנים ואומרת את האמת נכוחה. הייתי מעדיפה שחבריי מהקואליציה יגידו בפה מלא "אנחנו פורשים מהרפורמה כי אנחנו מעדיפים את התינוק חי, כי אנחנו מעדיפים את המדינה, כי אנחנו מעדיפים את אחדות העם". אם החברים שלי מהקואליציה היו אומרים את הדבר הזה,

כי אני מעדיפה את האמת מכל דבר

אז עם כל הכבוד,

תצאו ודברו את האמת בפנים. אתם מעדיפים שקט? אני מכבדת את השקט הזה.

הכל בסדר, אבל תאמרו לי את זה בפנים. באשר להצעה הזאת - תרשו לי להביע את הביקורת המשפטית בעניין הזה. מוטב לנו בוודאי ובוודאי שתהיה לנו נגיעה והכרעה כמו בכל דבר, כמו בהכרעת רוב,

באשר לסניוריטי - נשיא בית משפט העליון נבחר על פי חוק-יסוד: השפיטה וחוק בתי המשפט על ידי הוועדה למינוי שופטים.

אל תתנו להם לעבוד עליכם בעיניים, הנשיא הרצוג כל מה שעניין אותו במתווה זה שהנשיא ייבחר לפי הנוהג. לא יקרה, לא במשמרת שלי, גם אם המתווה יהיה כך או אחרת. טלי, תודה רבה. כפי שאמרתי בתחילת הישיבה, הנוסח להסתייגויות יופץ וגם יופץ המועד להגשת הסתייגויות. תודה רבה לכל המשתתפים, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.